לשבוע הבא. אני שב ומודה לכל מי שהיה מעורב ושותף, שלום לחבר הכנסת ואטורי. שלום למשפחת ואטורי. אני מודה לכל מי שהיה שותף להסדרים, כאמור, וכמובן מאחל לכולם חנוכה שמח. לפיכך, אנחנו נסיים את הישיבה. תמה הישיבה. הישיבה הבאה תתקיים ביום שני, בתאריך ב' בכסלו, זה לא נראה לי סביר. היינו רוצים ללכת אחורה בזמן,